דיון מהיר בנושא: סכנת סגירה ממשית של בתי האבות המתמודדים עם מחסור בתקציב ובכוח אדם, של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, מיקי לוי, אתי עטייה ואלכס קושניר. מיקי לוי, בבקשה. אני מבקש להודות לשאר החברים שלי. בשבוע שעבר עשיתי דיון מהיר בזום עם אחד מבתי האבות. אני רוצה להודות לך,

שאפשרת היום את הדיון הכל כך חשוב הזה. הבעיות האלו מחייבות טיפול והתייחסות כי הן קודם כל בעיות תקציביות,

שלא תבינו לא נכון. הצוותים בבתי האבות הגריאטריים ובבתי האבות בכלל נותנים את הנשמה מסביב לשעון. הבעיות הן בעיות כלכלית קשות גם בעקבות משבר הקורונה. בתי האבות מתמודדים עם קשיים משמעותיים. אני מבקש להרחיב את היריעה ולהתייחס למצוקתם הקשה של בתי החולים השיקומיים, הגריאטריים, הפועלים במתכונת ציבורית עצמאית. בגלל שהם במתכונת ציבורית עצמאית, למדינה נוח להגיד: לכו תשברו את הראש. אסור שזה יקרה. חשוב שבמסגרת הדיון הזה תצא קריאה לפתרון אפשרי בהקדם. צריכים להיות כאן גם משרד הרווחה וגם משרד האוצר שיגידו מאיפה אנחנו מקבלים את הכסף על-מנת להבטיח שהם יוכלו לפתוח את שנת 2021 עם תקציב ברור, מוגדר, שיאפשר להמשיך את פעילותם. כרגע לא ברור האם זה יימשך. רבותיי חברי הכנסת, אני אומר לכם, מדובר בהורים של כולנו. אני לא מוכן לקבל שאנחנו לא נאפשר להם קיום בכבוד,

ישראל לא יכולה להרשות את זה לעצמה. כל חברי הכנסת שהם חברתיים והחמלה היא נר לרגלם צריכים לשנס מותנים וליצור קו אחיד כנגד האוצר. אם לא יהיה כסף, הדיבורים יישארו על הנייר, אני אומר לכם את זה חד משמעית. על כמה כסף מדובר? הם דיברו איתי גם על העובדים הזרים. בדקתי עם האוצר. נתנו 150 מיליון שקל לכל בתי החולים ולכל בתי האבות.

הם יעשו עם זה? איזה חיים בכבוד אפשר לתת? איזה טיפולים אפשר לתת? מדובר באנשים שזורקים מבתי האבות כי אין מה לעשות איתם, הם חולים קשים שצריך לטפל בהם טיפול רציני מאוד. אדוני, אם לא יבוא לכאן האוצר, וזאת זעקה שלי מתוך הלב, לא יהיה פתרון.

היושב-ראש, תודה רבה לך על קיום הדיון החשוב הזה שיזמתי יחד עם חבריי וחברתי שנמצאים כאן. נכון שהמצב הכלכלי קשה, נכון שאנחנו גם במשבר בריאותי עמוק, אבל ישנם סקטורים ומגזרים

קשה מאוד לעומת ענפים אחרים. אם ניקח את ענף התיירות כדוגמה - הוא קרס לחלוטין. עכשיו הוא חוזר לנשום לאט-לאט. כשהיינו בשבת בעראבה ראינו את המסעדנים בוכים ומתחננים. אם מדברים על בתי האבות,

מאות קשישים שנפטרו בגלל הקורונה שהתפרצה בבתי האבות והמדינה לא נקטה את כל מה שהיה אפשר לעשות על מנת להציל את החיים שלהם. כמו שלבתי חולים ציבוריים לא נותנים את כל מה שאפשר,

אנחנו יודעים שיש שם עכשיו את כל הדרישות שצריך - מיגון יתר, עובדים בהסעות. קראתי את הדף ששלחו לנו בתי האבות, כל מילה שלהם בסלע, לא צריך אפילו להוסיף. ואני אומר, ריבונו של עולם, לא מספיק שמתחילת המשבר איבדנו רבים וטובים בבתי אבות האלה, איפה עכשיו המדינה ומשרד האוצר, איזו תכנית הם עושים על מנת לסייע לבתי האבות האלה לצאת מהמשבר שמשליך על אופן הטיפול ואיכות הטיפול? תודה, אדוני היושב-ראש, על קיום הדיון החשוב. אני וחבריי, כמו שנאמר כאן, הגשנו דיון מהיר בנושא של סכנת סגירה של בתי האבות בשל הגירעון התקציבי והמחסור במטפלים סיעודיים במוסדות סיעודיים. אני רוצה לציין שוועדת כספים לא הייתה התחנה הראשונה שלי,

פעלתי בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותי. כשהגשתי הצעה לסדר במליאה, סגן השר נהרי אמר: "נכון, יש כוונה בחודש יולי להביא 2,500 עובדים זרים". עד היום הנושא תקוע בין האוצר למשרד הפנים. הבעיה שלהם זה שבאופן עקרוני מאשרים 2,500 עובדים שרוצים לגבות עליהם היטל. בשבוע שעבר קיבלנו החלטה בוועדת הפנים להאריך את שהייתם של עובדי סיעוד זרים שרישיונם פג. כשפניתי בשאילתה למשרד האוצר, רק ב-1 בנובמבר קיבלתי מענה חלקי. ב-28 ביוני הגשתי בקשה לדיון מהיר בעקבות פנייתו של ארגון א.ב.א. אני מקווה שכאן נקבל את ההחלטות הדרושות כדי למנוע את קריסתם של בתי האבות ושמירה על האיתנות הפיננסית שלהם. כמו שאמר חברי, מדובר בהורים שלנו, דור המייסדים, מדובר בקשישים סיעודיים קשים,

יש שלושה צעדים שצריך לנקוט כדי להציל את בתי האבות.

עד שהמדינה תפתור את מצוקת העובדים במוסדות, יש להוביל מדיניות של אי אכיפה על עובדים ללא רישיון. אנחנו לא צריכים להכביד בהיטל של 20% בגין העסקת עובדים אי חוקיים. דבר שני, ביטול או הקפאה של היטל ההעסקה לענף הסיעוד המוסדי. כמו שקיבלת החלטה ב-3 בנובמבר בוועדת הכספים להקפיא את ההיטל בענף החקלאות, כך צריך לעשות בענף הסיעוד. יש מחסור של 8,000 עובדים. אני חושבת שמשרד הבריאות צריך לערוך בדיקה מקיפה בדיור המוגן ובבתי האבות בנוגע לתקציב הנדרש

עבור הוצאות המוסדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. יש לבחון מחדש את החסמים הבירוקרטיים על מנת שהתקציב יגיע למוסדות. תת התקציב לא רק מסכן את בריאות הדיירים,

8,000 עובדים חסרים בענף, והחלטת הממשלה מאשרת רק 2,500. בוועדה לפניות הציבור אמרו שזה לא 2,500, שזה 2,000. במקום לעודד את האנשים לבוא, המדינה מטילה היטל על בתי האבות שהם פשוט לא יודעים לעמוד בו. למה הם לא יודעים לעמוד בו? כי אין להם הכנסות מאיזה שהוא מקום אחר. ההכנסות היחידות שיש להם זה ההכנסות שנכנסות מהמדינה פר עובד. לא ברור מאיפה המדינה מצפה שיהיה להם לשלם את ההיטל. המדינה קונסת את בתי האבות על כך שהם מנסים איכשהו לשרוד ולוקחים לעבודה את העובדים הזרים. המדינה החליטה שהיא "משפה" את בתי האבות בגין משבר הקורונה. המדינה מתעלמת מהעובדה שבתי האבות צריכים לשאת בהוצאות נוספות כדי להגן על בריאות הציבור ממגפת הקורונה. אני לא מבין למה המדינה מתעלמת. החליטו לתת שיפוי על הוצאות לכוח אדם,

החליטו שהשיפוי הזה יגיע אך ורק לבתי אבות שהמשמרות שם הן 12 שעות.

כשעושים את החשבון מבינים שזו אותה כמות של שעות, גם אם מדובר במשמרות של 8/16 . אני חושב שא', צריך לטפל בנושא של ביטול היטלים וביטול קנסות לגבי העובדים הזרים, וב', צריך לתת להם שיפוי על מיטות שלא מתוקצבות, לאפשר להם גמישות בכוח אדם, ולשפות אותם על הוצאות בכוח אדם והוצאות נוספות. יולי גת, יושבת-ראש ארגון בתי אבות, בבקשה. אני חייבת להודות שאני נרגשת לראות שיש הסכמה מקיר לקיר בקרב החברים,

הרי בסופו של דבר אנחנו עוסקים בהורים של כולנו בתקופת החיים האחרונה שלהם. הכוונה של כולנו היא לתת להם איכות חיים במקסימום האפשרות שלנו. הבעיה הכלכלית של המוסדות היא משהו שקיים הרבה מאוד זמן בעקבות המכרז הסיעודי שאינו משפה על כל העלויות שיש למוסדות והתקינה הנדרשת. המחסור מחריף בשעה שאנחנו מתמודדים כמעט שנה עם נגיף הקורונה. המחסור של 8,000 עובדים הוא קריטי, מישהו צריך למלא את השורות. מי שממלא את השורות הם עובדים בלתי חוקיים שנמצאים בארץ, ושעות נוספות של כל העובדים האחרים. העלויות שמתנקזות רק מתוקף הדברים האלה על העובדים הזרים הבלתי חוקיים הן 20% היטל. מי החליט על 20% היטל? מי אמר את זה? מאיפה זה יצא? ההיטל שאנחנו משלמים היום על העובדים הזרים בארץ הוא 20%. הייתה החלטה שמביאים עוד 2,500 עובדים.

יש כבר החלטה על 2,500 האלה? מי אמר שעל אותם 2,500 עובדים יחול ההיטל? לא משנה כמה אתה מביא, ה-20% יחול. אין להם מקור תקציבי, אין להם מאיפה לשלם את זה. אמת. אנחנו מדברים על עובדים שנמצאים בארץ שלא כדין. היות ויש קשיים כלכליים קשים בעקבות הקורונה בבתי

הנושא הזה של לא להטיל היטלים ואגרות הוא קריטי מבחינת הקיום שלנו. 2,500 עובדים זה מעט ביחס לחוסר האמיתי. בשגרה חסרים לכם 6,000, נכון?

אבל - - אי אפשר להגיד שבמוסדות הסיעודיים יש 8,000 עובדים זרים

אבל הפער וההפליה מול בתי החולים הממשלתיים וקופות החולים הם פערים מובנים שלדעתנו חייבים לתת להם פתרון באופן קבוע בתקציבים. בתי החולים השיקומיים העצמאיים הם חלק מרצף הטיפול. הסביבה הכלכלית בין משרד

יש 14 מר"גים בארץ: ארבעה ממשלתיים, שניים של הכללית, והשאר ציבוריים או פרטיים. אמרתי להם לזרוק את המפתחות לפתחה של המדינה בדיוק כמו בתי החולים הציבוריים הלא ממשלתיים,

אין לנו נשמה לעשות את זה. אני מכיר את זה, זה מנוצל על ידי משרד האוצר. יש הצעת חוק שהנחתי ממזמן על העסקת עובד זר בתחום הסיעוד המוסדי. יכול להיות שאני אביא את זה ואז נדבר על

אנחנו צריכים לדאוג להם, כי הם עושים עבודת קודש. למה השיפוי ניתן רק על המיטות של

יש את סוגיית האגרות, שזה בקידום משרד הפנים ששלח מכתבים בנושא לשר העבודה והרווחה ושר האוצר.

ואני אשמח אם יתקנו אותי, זה נושא שחונה

משרד העבודה והרווחה נמצא בתוך המערכת הזאת,

המשרד הוא משרד קריטי בעניין של העובדים הזרים, בעניין השיפוי.

אם מישהו התארגן בצורה מסודרת ואמר שהוא הולך על 14/10 או על 16/8 עם נימוקים לוועדת תעריפים, הוא יקבל את הדברים האלה. יש שיח יום יומי. כל המערכת נמצאת בקושי. צריך להבין שיש נדבכים נוספים של שיפוי שאנחנו נותנים. המיגון שניתן, ניתן בהיקפים של 70 מיליון שקל לכל המסגרות. כל המסגרות של מגן אבות, המוסדות הסיעודיים ובתי החולים הגריאטריים מקבלים את זה. אם יש התפרצות של מחלת הקורונה באחת המסגרות, אנחנו נותנים שני שיפויים נוספים. אם בן אדם חלה בקורונה וצריך לעבור למסגרת אחרת, המוסד ממשיך לקבל במשך חודש חצי מערך התעריף של יום אשפוז. ואם עבר יותר מחודש? הם לא צריכים לשמור להם את המיטה, הם יכולים לקבל מטופל אחר. התעריף למטופלים מבודדים עולה ב-50%. את מתארת מצב פחות או יותר נורמאלי ובסדר. אני מעריך את העבודה שלכם, את מה שאתם עושים, אבל תדעי לך שהזעקה מהשטח היא נוראה. זה פשוט בלתי אפשרי שאנחנו כמדינה נאורה נעמוד מול בתי האבות כשהשיפוי הוא לא מספיק. אם ההיטל על העובדים הזרים ייגבה מבתי האבות, זה יהיה דבר נורא. אני צריך את המלחמה שלכם בעניין הזה. המלחמה שלנו נעשית יום יום. אני מכבד את מה שאתם עושים, אבל זה לא מספיק. אומר

הבריאות שהמצב הוא פחות או יותר נורמאלי. המצב הוא קטסטרופאלי. המרכז שאני מנהל נמצא בתוך בית חולים תל השומר. אנחנו עמותה שעובדת כבר 34 שנים. יש לי 220 דיירים בשש מחלקות שונות. מדובר במוסד בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה. עד 2019 התפוסה שלנו עמדה על 95%, 97%, לפעמים גם יותר. בשנה רגילה אנחנו יכולים להרוויח בין חצי אחוז לשני אחוז. ב-2020 התפוסה שלנו ירדה ל-90%, שזה הפסד של מיליון 800 שאני לא יודע להתגבר עליו. רק על הדוח של 10 החודשים האחרונים אנחנו בהפסד של מיליון שקל, וזה כולל את הפיצוי שקיבלנו מהמדינה בגין קורונה. אם לא היה לי את הפיצוי היינו בהפסד של מיליון 400. 70% מהדיירים אצלי משולמים על ידי המדינה, ו-30% הם פרטיים. גם עבור ה-30% אני זקוק לשיפוי, הם אזרחי מדינת ישראל, הם לא בחרו מרצונם החופשי להיות במחלקה סיעודית. אנחנו לא מוסד עם כוונת רווח, אנחנו עמותה שפועלת למעלה משלושה עשורים. אנחנו מוסד איכותי, מקצועי, מוערך על ידי קולגות. ההתפרצות של הקורונה הייתה אצלי במהלך חודש אוגוסט כשהיו אצלי במחלקה של הרווחה רק חמישה דיירים. זו טראומה נוראית לעובדים, לדיירים. אנחנו עד היום מנסים להתאושש. שלושה דיירים הלכו לעולמם. הדיירים האחרים שהיו במחלקת קורונה עברו למחלקות במצבים קשים יותר, הם לא הצליחו לחזור למחלקה. המוסדות הסיעודיים בישראל הם חלק מהתחום של הרפואה, אי אפשר להתעלם מזה. מוסד סיעודי הוא צורך. עבור עשרות אלפי אנשים הוא בית - ואין לו תחליף. מי שנמצא במוסד סיעודי חייב להיות במוסד סיעודי, אין לו ברירה אחרת. בלי פיצוי קורונה ראוי ומתאים אנחנו לא יכולים לשרוד ושוקלים לסגור חלק מהמחלקות שלנו. לא נוכל להמשיך במצב כזה.

אנחנו לא משהו ערטילאי. ד"ר לקסר מכירה אותנו, גורמי המקצוע מכירים אותנו. אנחנו חייבים את העזרה שלכם. אני לא עשיתי 12/12, אבל כמות השעות הנוספות שהיו בתקופת הקורונה נעה בין 15% ל-25% יותר מכמות השעות הנוספות הרגילות שלפני הקורונה. אני מקווה שיתייחסו לזה. אנחנו חייבים את העזרה שלכם, אנחנו לא יכולים לשרוד יותר. נציג האוצר, בבקשה.

אתחיל מלסקור את הסיוע שנתנו עד כה בתחום הגריאטריה

תתחיל עם הדעה שלכם על ההיטל של ה-20%. מה שנתתם,

כל הכבוד על ההתנדבות למען הקשישים, אבל בוא תגיד לנו לגבי ההיטל של ה-20%. האגרה וההיטל נחתמו על ידי שר האוצר בשבוע שעבר. האגרה, להבנתי, נמצאת במשרד הפנים, והפטור מהיטל נמצא בבחינה של משרד המשפטים. מה זה "נמצא בבחינה"? כשאתם אומרים שזה נמצא בבחינה, זה אומר שכנראה יהיה היטל. ההיטל מחויב מכוח חוק. האם אתם בעד הפטור? ההיטל הזה לא מחויב מכוח החוק. בחוק ההבראה כתוב שעובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי, מעסיקו פטור מתשלום היטל. אני לא מתעסק בנושא ההיטל. מי במשרד האוצר אחראי על הדבר הזה? תגיד לגבי השיפוי. עד עכשיו ניתנו תקציבים בסך של למעלה מ-700 מיליון שקלים למערכת הגריאטריה בחלק של משרד הבריאות, וניתנו תקציבים נוספים עבור החלק שנצא בפיקוח משרד

במסגרת מוסדות שבתמיכת משרד הרווחה. מעבר לזה ניתנו למעלה מ-60 מיליון שקלים בשווי של ציוד מגן שחולק

קיבלתם פניות? הדבר היחיד שעוד לא חולק ואמור לצאת לשטח בימים הקרובים זה

שאמור לתת שיפוי נוסף

דורשים ממשרד האוצר לא לגבות היטל על העובדים הזרים. כמו שלא גובים היטל על העובדים הזרים בקהילה, כך גם לא לגבות מבתי האבות, מכיוון שבבתי האבות נמצאים במצוקה כלכלית קשה. אנחנו מבקשים לבחון מחדש את השיפוי שניתן לבתי האבות. השיפוי איננו מספיק בכדי לעמוד בתנאים הקשים שהיום בתי האבות נמצאים בהם. אנחנו דורשים לשפר את השיפוי הזה, הוא איננו מספיק, ולהגביר את הסיוע שניתן כדי שהמטופלים על ידי בתי האבות יקבלו את המגיע להם, יקבלו את זה בכבוד, יקבלו את זה כפי שצריך להיות. בתוך שבועיים אנחנו מבקשים תשובה גם לגבי ההיטל וגם לגבי הגדלת השיפוי של העובדים הזרים. אני מודה לכולם. אנחנו נניח את הסיכום על שולחן הכנסת. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:50.